סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), מוועדת הכלכלה לוועדת המדע והטכנולוגיה. מי ביקש? אני וחברת הכנסת שולי. רק אני, שולי - לא ראיתי את הבקשה שלה, אז אני הגשתי את הבקשה.

מיד אספר לכם. אני אתאר לכם בקצרה, כי אני גם זה שהגשתי את הבקשה, וגם אסביר לכם, ואתם תכריעו. צריכים לשקול בכובד ראש. החוק שאני ביקשתי, שאני מנסה לקדם, יחד עם חברתי, חברת הכנסת שולי מועלם, הוא חוק מאוד מורכב, ויש לו משמעויות מאוד גדולות מבחינת החברה הישראלית. אתה יכול להרחיב. ברור, נראה לך שסיימתי, אני רק בפתיח. החוק נועד להגן על ילדים מאתרים פורנוגרפיים. מה משמעות החוק כפי שאני מנסה לקדם אותו? זה אומר כך - שכל אתרי האינטרנט שיש בהם תכנים פורנוגרפיים, יצריכו אני רוצה שתקשיבו לזה אני חושב שגם הילדים שלכם חשופים כמו כולנו. אני חושבת שהחוק הוא חוק מעולה. אז תקשיבו עד הסוף. לא, אבל אני לא רוצה שתעביר אותו לוועדה. אני רוצה שתקשיבו עד הסוף. אין בעיה, אני אסביר לכם למה. אנחנו נשמח להצביע בעדו. אז אני רוצה להסביר לכם למה.

אתה אתנו, חבר הכנסת רוברט אילטוב? לא בטוח שאתה איתם, רוברט,

אני עוד לא החלטתי. אני אגיד לך למה, אתה בן-אדם ענייני, וגם לך יש ילדים. האיש קשוב. החוק אומר כך,

אתר פורנוגרפי שיש בו תכנים

יצריך סיסמה כדי להשתמש באתר הזה או לצרוך את האתר הזה. אגב, זה קורה בטלוויזיה כשאתה רוצה לצרוך תוכן פורנוגרפי בטלוויזיה, אתה מקיש סיסמה.

כשהייתי נער ראיתי, עכשיו כבר לא. כשהיית נער לא היה את זה בטלוויזיה.

אני רק רוצה לומר כך, שאנשים טענו כנגד החוק הזה שאני אמרתי, טענות חשובות וצודקות. אמרו לי, תשמע, מה עם רשימות שחורות? כל מי שיבקש קוד, הוא יהיה מצב שסימנו אותו כצורך פורנוגרפי. שאלו אותי שאלה נוספת, מה עם חופש של אנשים בגירים לעשות מה שהם רוצים? קיבלתי את ההערה, ואמרתי כך - כל בעלי המנוי יקבלו את הקודים באופן יזום.

תיצור קשר עם בעל המנוי ותיתן לו את הקוד. מה עשינו בעצם בפעולה הזאת? - הגנו על הילדים, כי הם לא בעלי מנוי, כי רק אפשר להיות מנוי מעל לגיל 18, ובעלי המנויים,

יוכלו לעשות מה שהם חושבים. אני לא מאמין שהורה ייתן את הקוד לילד שלו. אמרו לי טענה נוספת, תשמע, הטכנולוגיות היום במדינת ישראל הם כל כך מתקדמות, שכל נער בן 17,

שמבין קצת במחשבים, יידע לעקוף את זה ולהיכנס. אמרתי, על הכיפאק, יודע להיכנס שייכנס. אני לא באתי לתקן כרגע את כל העולם. אבל כשילדים בני 8, ו-9 ו-10, נחשפים לפורנו,

שאנחנו כחברה מתלוננים על החפצת נשים, על הטרדות מיניות, על יחס בוטה לאשה, שלא נבוא להתלונן כל כך מהר, כי ילדים מגיל 12,

כבר מתעצבים בתודעה שלהם איך מתנהגים לאשה באמצעות תכני פורנו שהם רואים. בקלות, בהקשת המלה "סקס" באינטרנט בגוגל, ולא צריך יותר מזה,

ולכן, אני אומר, חברים, תקשיבו. אני לא הולך לחסום את מדינת ישראל, ולא רוצה לחסום את מדינת ישראל. כל בגיר יקבל את הקוד, יעשה מה הוא רוצה. לא יהיה רשימות שחורות, לא יהיה שום דבר. אבל ילדים, זה מה שמעניין אותי, ילדים לא יוכלו לראות את זה. סגרנו הכול עם יושב-ראש הוועדה איתן כבל, גם את הנוסח, גם את הרעיון - הכול היה סגור. וכדרך הפוליטיקה הישראלית, התחילו לחצים פוליטיים, לוביסטים על איתן. אני לפחות חוויתי את אותו דבר שהוא חווה. וייאמר לזכותו של איתן, שהרבה מאוד אנשים שהם דווקא בצד הפוליטי שלו מתנגדים לחוק. הוא אמר לא. אני חושב שזה חוק נכון. מי שביקש - - - זה חברות האינטרנט. והתחילו להפעיל עליו לחץ בלתי סביר. כעובדה, הגיע לדיון, באנו להצביע, אומר תשמעו, אני חושב שצריך לעשות משהו אחר. בואו נגרום לכך שההורים יתנו לקבל את החסימה. עוד פעם חוזרים אחורה, ואז אמרו לי, למה אתה לא רוצה שההורים יפנו.

יש את המושג הזה שנקרא טכנו-פוביה, אנשים מפחדים,

אם אני אחסום את זה, אז אולי גם אני לא יכול להשתמש, כי יש הורים שכן רוצים להשתמש, אז הם לא רוצים שהילדים שלהם השתמשו בפורנו. לא להשתמש, להיחשף. להיחשף, לא משנה. זו סיטואציה בעייתית. אנחנו כמדינה, כמו שעשינו את זה גם בערוצי הטלוויזיה, גם בחנויות,

אנחנו יכולים לאפשר לילד מתחת לגיל 18 להיכנס לחנות סקס ולרכוש מוצרים? לא, אנחנו אוסרים את זה. אז אם אנחנו אוסרים את כל הדברים הללו, אז באינטרנט צריכים הגנה. אמרו לי עוד טענה ההגנה תהיה בקושי 60%, 70% מוצלחת - בסדר,

70% מהילדים שלנו יהיו מוגנים, זה גם טוב, לא חשבתי שיהיה מאז אחוז. ולכן, ביקשתי להקים את הוועדה המשותפת הזאת כדי לקדם את החקיקה באופן הזה, כמובן עם ליווי משפטי הולם, שאני אפנה אחר כך ליועץ המשפטי של הכנסת שיצמיד לנו ליווי משפטי הולם. אני באמת חושב,

שצריכים להצביע בעניין הזה, כי צו השעה של החברה הישראלית. זה לא קשור אליי, וזה לא קשור לכלום, זה קשור למדינת ישראל. ולכן, אני רוצה להקריא לכם את שמות החברים שהצעתי בהתאם לסיכום עם יושב-ראש ועדת - - - רגע, לא הבנתי אתה מעביר לוועדת המדע? לוועדה משותפת ועדת כנסת וועדת מדע.

אז עניתי למה. חבר'ה, אתם רוצים למען ילדי חוק, תצביעו בעד. אתם לא רוצים חוק, תצביעו נגד. אתם רוצים חוק למען ילדי ישראל, תצביעו בעד. אתם לא רוצים חוק, תצביעו נגד, כי איתן כבל לא עושה חוק. איתן כבל לא עושה את החוק.

הוא עושה אותו בנוסח אחר. למה בנוסח אחר? הוא לא רוצה את הנוסח שלנו

רגע, מה זה כעובדה? הוא לא רוצה את הנוסח שלנו. מיקי, אני רוצה להסביר לך משהו.

כבר חודש, לא שומעת באוזניים טוב, אז תעשה לי טובה.

באמת לא שומעת. תסביר לי רגע, באיזה מובן איתן לא רוצה את הנוסח שאתם רוצים? ממתי פעם ראשונה - כאילו זה דבר חדש שבכנסת,

יש אי הסכמה על נוסח, ומנסים להתווכח בוועדה. תסביר לי מה איתן רוצה ומה אתם רוצים. איתן לא רוצה את החוק. לא, זה לא נכון.

הוא לא רוצה את החוק בנוסח שהבאנו אותו, הוא רוצה לשנות לו את הנוסח.

איתן רוצה להתחיל את זה רק במערכת החינוך, לא בכל האינטרנט באופן כללי, זה הוא אמר פעם אחת. הוא רוצה רק במערכת החינוך שיהיה את המערכת הזאת. אני רוצה שאיתן יבוא להסביר את זה. אתה לא ממציא פה את הגלגל. יש הרבה פעמים ויכוחים בוועדות, גם בין המציע ליושב-ראש הוועדה, לגבי הנוסח שרוצים להגיע אליו בסוף. לא ייתכן שאתה מנצל את מעמדך כיושב-ראש ועדת הכנסת, שאתה במחלוקת עם יושב-ראש הוועדה, ואתה יוצר פה תקדימים, ומכיר ועדות לא קשורות. מה קשורה ועדת הכנסת לחוק הזה? - מה הקשר - כי אתה רוצה את היושב-ראש לוועדה הזאת. אי אפשר לעשות, תסלח לי, מסחארה בוועדות הכנסת. אין קשר בין ועדת הכנסת לחוק הזה. אין לה את הכלים לחוקק את החוק הזה,

אמרתי לך שנעשה את זה ביחד עם ועדת המדע.

נו באמת. עם כל הכבוד, אני לחלוטין מסכים עם הכיוון שלך

במובן מסוים לפקח על הפצת חומרים פורנוגרפיים אל הילדים שלנו, אין כאן שאלה. עובדה שהכנסת העבירה את זה, וכנראה גם רוב חברי הכנסת תומכים בעיקרון שאתה מדבר עליו. יש כנראה ויכוחים על הדרך, על איך לעשות את זה, השלבים, רגולציות. לא, הוא לא רוצה לחסום נקודה. אתה קובע את זה, כי זה לא הולך לכיוון שלך. הוא לא רוצה, כעובדה. הוא אומר, שההורים יפנו. זה לא החוק שלנו, זה בניגוד לחוק שלנו לחלוטין.

אבל אם החוק הזה היה שייך לחבר כנסת אחר שאינו יושב-ראש ועדת הכנסת, לא היה לו את הסעד הזה בכלל. אתה מנצל את תפקידך עכשיו - - - סליחה, הייתי פונה לכל יושב-ראש ועדת כנסת באשר הוא כדי שיאשר לי את העניין הזה. אתה מקים ועדת טלאי שלא קשורה.

רגע, אחרי שהיו ארבעה דיונים בכלכלה. מה קשורה ועדת הכנסת? ועוד אומרת איילת וצודקת, שעוד היו גם ארבעה דיונים בוועדת הכלכלה. אני אבקש את התייחסות היועץ המשפטי לדברים האלה, אני לא מבין מה הולך כאן. אדוני היושב-ראש, אני מבקש התייחסות של היועץ המשפטי של הוועדה. טוב, אני חושב שהצעת החוק אני מתחבר אליה. אומר לך את האמת, אני מתחבר אליה, והיא הגיונית, כי יש לנו מטרה אחת שהילדים שלנו לא יהיו חשופים לכל התכנים של הפורנו. אני אומר דבר אחד, אני חושב שזה גם לא בסדר, לא מקצועי, לא אתי שכל יושב-ראש ועדה, כל חבר כנסת, יראה לנכון להעביר דיון מהוועדה הזאת לוועדה שנייה. אין שום קשר להצעת החוק הזו לבין ועדת הכנסת. מכיוון שאתה יושב-ראש הוועדה, אתה יוצר תקדים מסוכן מאוד, זה לא טוב ולא הגיוני.

תודה. מיקי, אתה יוצר תקדים מסוכן מאוד בתוך הכנסת, זה לא נכון ולא הגיוני. אתה יוצר תקדים מסוכן לפרלמנט הישראלי.

מאחר וסדר היום היה להעביר את הדיון מוועדת הכלכלה, לוועדת המדע, ואנחנו מבקשים לעשות ועדה משותפת, לכן אנחנו מכניסים את זה מחדש לסדר היום, זה יידון בפרק זמן לקראת סוף הישיבה. אנחנו מוסיפים סעיף לסדר היום שהוא - קביעת ועדה משותפת, אבל מאחר ואתם צריכים גם פרק זמן כדי לחשוב על הסעיף הזה, אז אנחנו נעשה את זה יותר מאוחר, כי אני ביקשתי רק ועדת העבודה והמדע ואי אפשר,

אני רוצה להעיר רגע ליועץ המשפטי.

יכולה אפילו להיות מחלוקת ביני לבין איתן כבל לגבי החוק, למרות שאני לא השתתפתי בחקיקה שלו, ואני מוכרחה להגיד שזה באמת חוק מאוד חשוב בעיניי. אבל אני הלכתי עכשיו לשאול גם את חבר הכנסת כבל, וגם את היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, אתי בנדלר. הלכתי לשאול אותה מה סלע המחלוקת כדי להבין הפרעתי לו באמצע הישיבה. 1. התקיימו כבר ארבעה דיונים בוועדת הכלכלה. אז מה אם התקיימו. מיקי, תן לי לדבר, בבקשה, ברצף. לא הפרעתי לך. התקיימו ארבעה דיונים. עכשיו מתגלה אי הסכמה על ניסוח, אז יושב-ראש הוועדה ויוזם החוק, יושב-ראש הוועדה הזאת,

ויוזם החוק, מחליט שהוא צריך ועדה בהזמנה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. ככל שאני בעד החוק, אתי בנדלר, העירה הערות שהן הערות ענייניות לחלוטין לנוסח החוק, לחלוטין.

האם חוסמים את זה לכל האזרחים, גם כאלה שאין להם ילדים בבית, איך אתה עושה את זה, כל הדברים האלה צריך לחשוב עליהם. מה הבעיה עם הדבר הזה? איך זה יכול להיות. בשנייה שהחוק לא תואם בדיוק את האינטרס שלך - - - מצטער, אבל זה לא נכון. אגיד לך למה. זה לא נכון.

למה הלכתי לבדוק, כי אמרתי לעצמי, הרי כל מקום שאתה תגיד ילדים,

אבל בשנייה שאתה מתחיל לעשות מניפולציות - - - אתם אתי רק בפה, לא במעשים. לא, אתה עושה מניפולציות כרגיל. בדיבורים אתם תמיד אתנו. לא, אתה עושה מניפולציות. יש פה שאלות, סליחה, עם כל הכבוד.

בוא נגיד את האמת יש ארגוני שמאל שנלחמים נגד החוק הזה.

אתי לא דיבר אף אחד. ארגוני שמאל ברורים שנלחמים נגד החוק הזה. את לא בשם הליברליות. ארגוני שמאל לא אכפת להם לא מילדים ולא מאף אחד בואו נגיד את האמת. תצביעו נגד. תצביעו נגד ילדי ישראל, ותחשפו אותם לפורנו. תצביעו נגד זה. תצביעו נגד, תצביעו בעד הפורנו והילדים שלכם. תצביעו בעד הפורנו, זה מה שתעשו.

תצביעו בעד הפורנו. תתבייש לך, אתה - - - זה לא אני. אני לא צרכתי פורנוגרפיה,

לא להאמין, פשוט לא להאמין. בן-אדם יושב, מודה שהוא צרך פורנוגרפיה, בא אלינו בטענות על ארגוני שמאל. אני רוצה לשמוע ארגון שמאל אחד שאמר שהוא מתנגד לחוק הזה אחד,

אדוני, אין פה קשר לשמאל. גברתי, את רוצה להצביע בעד? תצביעי בעד. אדוני, איך זה קשור לשמאל? גברתי, את רוצה להצביע בעד, תצביעי בעד.

כי הארגונים שלכם מפעילים עליכם לחץ, והם הפעילו גם על איתן כבל לחץ לעצור את החקיקה.

לכי לטוויטר של כבל ותראי. כנסי לטוויטר של כבל.

מה יעזור לי הטוויטר של כבל? כי שם ראית את הארגונים פועלים נגד החוק, וכבל מתקפל בפניהם.

מיקי, חבל שאני לא בוועדה הזאת, מאוד מעניין. אתה תהיה בוועדה הזאת. אתה רוצה שנשים אותך בוועדה הזאת להגן על ילדים מפורנו? אתה מוזמן. אפשר לשמוע את הייעוץ המשפטי? הסעיף שמבקש יושב-ראש הוועדה לעשות בו שימוש, הוא סעיף בתקנון שקובע שוועדת הכנסת רשאית להתערב כאשר ועדה מוועדות הכנסת לא מסיימת את דיוניה להכנה לקריאה ראשונה, או שנייה ושלישית, בפרק זמן של שישה חודשים. במקרה הזה לעדת הכנסת - - - מה עם חוק עונש מוות? במקרה הזה לוועדת הכנסת יש בעצם סמכות לעשות אחת מהשניים הדבר הראשון, היא רשאית לקצוב זמן

לוועדה שדנה בנושא בימים האלה - ועדת הכלכלה במקרה שלנו.

כן. אני עשיתי את זה, דיברתי עם כבל מאה פעם. אה, זו ועדת הכלכלה זה לא אתה. אני קצבתי זמן לכבל,

מה לעשות, זה חלק מהסמכות של ועדת הכנסת.

על פי הסעיף בתקנון, ועדת הכנסת רשאית לעשות אחת משניים - לקצוב זמן לוועדה המקורית, במקרה שלנו זו ועדת הכלכלה. הדבר השני שהיא רשאית לעשות - להעביר את ההצעה לדיון בוועדה אחרת. אני אומר כאן מה שכבר אמרנו בישיבות קודמות של ועדת הכנסת שעסקו בנושאים מהסוג הזה, לא נהוג להעביר לוועדה אחרת לפני שקוצבים זמן לוועדה המקורית.

אני לא אוכל לומר, שלוועדת הכנסת אין סמכות לעשות את זה. הוקצב זמן? לא הוקצב זמן.

ועדת הכנסת עדיין לא קצבה זמן בוועדת הכלכלה. אני קצבתי את זה. לא, הוקצב זמן.

היה דיון פה. לא, פה תקציב זמן.

היה דיון פה. אני רוצה להזכיר, אני חושב שזה היה לפני אתן הבנות אולי תזכירו לי. היה דיון על החוק הזה עם כבל בוועדת הכנסת, וגם שוחחתי אתו בלי שום קשר. אני אומר לך, אני לא אעבור על סדר היום על מה שאתה עושה כאן.

אני מעלה לדיון להצבעה את הוועדה המשותפת ואלו השמות לא להפריע לי.

אתה מפריע לי בזמן תהליך. ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר יושב-ראש. שולי מועלם-רפאלי, אברהם נגוסה ורויטל סויד. חברי ועדת המדע והטכנולוגיה - - - - - - חייב?

אורי מקלב, יואב קיש, סאלח סעד ואורלי לוי-אבקסיס. מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני עובר להצבעה? בטח, אני, זה ועדת המדע. אז אני משנה. בוועדת המדע, במקום חבר הכנסת סאלח סעד, חבר הכנסת חיים ילין. אני רוצה שזה יהיה לפרוטוקול.

שלא הוקצב לאיתן כבל זמן. ולמרות זאת, אתה משתמש בסעיף הזה כדי - - - אז חיים ילין חבר בוועדה. מי בעד הוועדה כפי שהצעתי, ירים את ידו. להצביע בעד. נא לספור את הקולות. הצבעה בעד, 7 נגד, 6 בקשה

7 בעד, 5 נגד. ההחלטה התקבלה. רביזיה הוגשה כנ"ל. על הכול הוגשה רביזיה. בקשה להעברת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), התשע"ז

הוא יקרא את הסעיף. אני רוצה לשמוע את הסעיף, כי גם אני למדתי משפטים.

אני רוצה לשמוע את הסעיף. אני חוזר על הדברים שנאמרו, אם הם לא היו מספיק ברורים, אני אגיד אותם שוב. במצבים מהסוג הזה של העברה מוועדה לוועדה, סמכות ועדת הכנסת היא אחת מהשתיים - - - אחת מהשתיים,

בעברית הוא אומר, אחת מהשתיים.

ה"אבל" זה כבר עניין שלי, אז תבואו אליי בטענות, אל תבואו אליו בטענות. תבואו אליי בטענות, אל תבואו אליו בטענות. הוא צריך להקציב לך זמן. - - - מה זאת אומרת, לא, אני אספר לכם סיפור שאולי את לא יודעת. יועצים משפטיים מייעצים, הם לא קובעים.

איפה שיועץ משפטי צריך להציב דגל אדום,

זה בניגוד לתקנון, זה מה - - - מה, זה לא בניגוד לתקנון, אבל. אבל זה לא בניגוד לתקנון כעובדה.

זה לא בניגוד לתקנון, מה לעשות.

אז מסתבר שלא. מסתבר שכן - - - עצרי. אדוני היועץ המשפטי, שאלה, זה בניגוד לתקנון?

אני מחדד עוד פעם. ועדת הכנסת רשאית לעשות אחת מהשניים. לקצוב זמן לוועדה המקורית,

לוועדת הכלכלה, או להעביר את זה לוועדה אחרת. לא נהוג בכנסת להעביר הצעת חוק מוועדה לוועדה לפני קציבת זמן. יפה מאוד. אז אני נוהג בניגוד לנוהג, בסדר. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שהיושב-ראש פועל בניגוד לנוהל. אז עשיתי את זה לא אחת ולא שתיים, וכנראה גם זו לא הפעם האחרונה. מבחינה משפטית, תקנונית, אנחנו -- גם אנחנו לא נוהגים להפעיל סעיף 98 - - - אנחנו לא יכולים להגיד שאין לוועדת הכנסת סמכות להעביר לוועדה,

לא, אני לא אמרתי שאין - - - לא. ברגע שאת באה בטענות שאנחנו לא מחייבים לקצוב זמן - - - לא, אנחנו מפרשים את זה - - - אבל אתם רומסים - - - אנחנו לא יכולים לפרש את התקנון בצורה הזו.

אני אומר את הדברים כהווייתם, כפי שהם קורים בכנסת. אתם רגילים שהיועצים המשפטיים תמיד אתכם, אה... לא, ממש לא. לא, זה לא נוח שפתאום הם לא אתכם. - - - היועצים המשפטיים תמיד אתכם, מה קרה, פתאום הם לא אתכם? אתם לא יודעים להתמודד.

אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות. יועצים משפטיים לפעמים גם יש להם דעה עצמאית, לא תאמינו. זה לא תמיד רק לפי מה שהשמאל אומר. איזה עליבות. חוצפה. אתה חוצפה. התרגלתם. התרגלתם שהכול בצד שלכם. אתה חוצפה.

מה אתה מטיף לנו? מה זה קשור בכלל? מודה שצרכתי פורנוגרפיה. יש נוער בישראל שלא נתקל בזה?

ברור.

מה את אומרת? והילדים שלך את רגועה שהם לא צרכו?

אני לא רגועה, אני לא רגועה בכלל, אבל אני יודעת שאני מלמדת אותם. תירגע.

אני לפחות לא פופוליסט כמוך. אתה, אל תטיף לי. אני לא פופוליסט כמוך. בטח שאתה פופוליסט. את הפופוליסטית הכי גדולה שיש בכנסת. הכי גדולה. אתה הכי פופוליסט. מוכנה שהילדים שלך יצרכו פורנו בשם הפופוליזם.

אתה מוכן שיצרכו פורנו. בושה, תתביישי. תתביישי.

עלוב נפש, ולא לראשונה אתה עלוב נפש. עלוב נפש, אה... זה לא - - - מניפולציות אתה עושה. אתה הוא זה שצרכת פורנוגרפיה.

אני אדבר עם ועדת האתיקה.

אתה לא יכולה לקרוא לי עלוב נפש. אתה קראת לי בשמות. לא, לא קראתי לך בשום שם. באמת, מה אתה אומר. מיקי מכלוף זוהר, כולם יודעים שאתה עושה בוועדה הזאת כרצונך מניפולציות, לפי מה שמתחשק לך. אני אתך בחוק הזה. אבל אתה כל כך - - - בהתנהלות שלך - - - לא,

אנחנו אמרנו לך שאתה לא בסדר.

אתה לא בסדר, אתה לא צודק. ב-2 ליולי הקצבתי זמן. תודה רבה לכם. תביאו לו את הפרוטוקול. אני זכרתי את זה, פשוט לא יכולתי להגיד בוודאות, כי לא רציתי להצהיר על משהו שלא זכרתי לעשות. אז תבוא מוכן. בסדר, אני לוקח את ההערה. הנה, הערה שאני מקבל לא באתי מוכן לדיון. אתה לא מוכן.

אז אני קצבתי, ואני זכרתי שקצבתי. תן לי להגיד לך משפט. אני חושב שהבעיה כאן, זה לא רק העניין של קציבת הזמן. עכשיו כבר לא קציבה, יש משהו אחר עכשיו?

גם העניין של ניגוד העניינים פה, שיושב-ראש ועדת הכנסת יש לו כאן -- אין כאן ניגוד עניינים, זה לא קשור לניגוד עניינים. אין מונח של ניגוד עניינים. יש לו העדפה לגבי החקיקות שלו, והוא מנצל את הוועדה לטובתו, זה דבר אחד.

בהווי המשפטי שאני מכיר, אין כאן מקום לטענת ניגוד עניינים,

דבר שני. מה הקשר ועדת הכנסת לחוק הזה?

זו ועדה משותפת עם ועדת המדע והטכנולוגיה. אין שום קשר. אין קשר נושאי. אין קשר מהותי. מה זה ב-2 ליולי, היינו על סף פגרה.

אני רוצה לראות את הפרוטוקול מה היו הטיעונים אז.

הם לא עמדו בזמן? מה זה כנראה? תנו תשובה ברורה, עמדו או לא עמדו. ההצעה לא הובאה לקריאה ראשונה,

שלא עמדו בזמן. ידעתי שקצבתי, אני לא זכרתי רק שיש את הדבר הזה. לכבוד איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה. מכתב מיום 26 ליוני 2018. "ועדת הכנסת קיימה היום דיון בבקשה להעביר הצעת חוק תקשורת,

מוועדת הכלכלה לדיון בוועדה אחרת. בהתאם להוראות סעיף 117 לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת לקצוב לוועדת הכלכלה זמן של שבועיים ימים עד ה-9 ליולי,

כדי שתביא לסיום דיוניה של מסגרת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה. במידה שוועדת הכלכלה לא תסיים את דיוניה כאמור, תידון ועדת הכנסת בהעברת הדיון לוועדה אחרת". לא התקיימו הדיונים. לא הסתיים, אנחנו בסוף נובמבר, אני חושב שגם יש לי איזשהו קייס יותר חזק ממה שאפילו חשבתי בעצמי. זה פופוליסט מצדך. לא, זה מכתב שיצא וגם פרוטוקול דיון. בסדר, יראו לך גם פרוטוקול דיון. אני ארצה לראות מה הטיעונים. אתה יודע כמה זמן החוק הזה קיים? כמעט שנתיים. תראה את זה לחברת הכנסת ורבין, בבקשה. היא טענה נגדי גם טענות קשות.

אתה טענת כלפיי טענות קשות בנידון.

אתה כן. אתה האשמת אותי - - - שילדיי יצרכו משהו שאני מעולם לא צרכתי בניגוד אליך.

ואני בן אדם מבוגר. דיי, נו, באמת. לא, באמת, אתה דיי באמת. אתה באמת. את באמת חושבת שמישהו מתרשם מהשטויות שאת מדברת עכשיו. ואתה חושב שמישהו מתרשם ממך אתה טועה.

את לא מבינה שאת עושה מעצמך צחוק, עוד לא קלטת.

אתה עושה מעצמך צחוק, זה היה פוגע באנשים ללא סיבה. זה ההבדל בינך לביני. מציע לך לשקול. אתה פוגע באנשים ללא סיבה. אני לא פוגע באנשים. אני שומר על האנשים. לא, אתה לא. בקשת יושב-ראש הוועדה - - - אתה בן האדם האחרון. אתה שומר רק על עצמך ולא לראשונה.

עכשיו גם כרמי גת נכנסו לפה. לא, סתם, בא לי, התחשק לי, זכותי. יש פה חופש דיבור בכנסת. אין, מיקי, אין תקנה. אתה יודע - - - שאנשים לא נראים כפי שהם נראים מבחוץ איך נראים,

אבל לצערי את פשוט מראה לכולם איך את נראית. אני נראית בסדר, מצוין. אני בן אדם הגון. אני לא עושה מניפולציות - - - בכנסת. אכפת לי מילדי ישראל יותר ממך. אני לא נתונה להשפעה, חוץ מחברות האינטרנט שאני אמרתי לך שפנו אליי ודחיתי אותן על הסף, בניגוד אליך שאתה נתון להשפעות חיצוניות. את כרגע נראית רע, כי הציבור כרגע מה שהוא רואה, הוא רואה איזה שצף קצף כזה שאף אחד לא מצליח להבין מאיפה הוא בא.

והנה, אני אומרת לציבור שצופה בנו שישמע. אני, בניגוד למיקי זוהר, מעולם לא קיבלתי השפעה מבחוץ. השפעה מבחוץ שניסו להשפיע עליי, דחיתי אותן על הסף בניגוד אליך. בסדר, אבל עכשיו באת להתנגד שהחוק הזה התקדם. לא, אני לא הצבעתי. אני לא הצבעתי. שנתיים מאז שהוגש. אתה יודע, אני לא הצבעתי.

אני חשבתי שאתה פוגע בוועדת הכלכלה שלא לצורך. כעובדה, באת לעצור אותו.

באתי למנוע את הפגיעה בוועדת הכלכלה. או.קיי. בשם המניעה של הפגיעה בוועדת הכלכלה, ילדינו ימשיכו לצפות בפורנו.

אני חושבת שאתה עושה מניפולציות לתקנון הכנסת ללא סיבה. הלכתי במיוחד לדבר עם איתן כבל ועם היועצת המשפטית, כדי להבין למה יש התנגדות. אתה לא מוכן לבוא בדברים עם איתן כבל. אני חושבת שזה בניגוד לנוהל הכנסת, ואני עדיין,

ואם כתוב פה במכתב דברים שלא קראת קודם, אז אולי זה ישנה את דעתך. בבקשה, אני אקרא. מיקי, שבועיים זה זמן סביר, אתה חושב. זו הצעת חוק - - - עברו ארבעה חודשים, חמישה חודשים.

אבל עברו חמישה חודשים. אבל יש לך פגרה באמצע.

אתה יודע כמה זמן - - - אני רוצה להגיד. אני זוכרת את ההחלטה הזאת, אני הייתי פה בוועדת הכנסת. אני זוכרת את ההחלטה הזאת. חבל שלא הזכרת לי את זה תוך כדי הדיון. לא, אני לא זכרתי את זה. סליחה, אני אמורה לזכור? אתה זוכר את העבודה שלי, ואת המשימות שלי? אני מבקשת ממך לעשות את המשימות שלי?

רוברט, אתה לפחות עקבי. בוועדה הקודמת מה אמרת? אמרת שהוא רצה להעביר את החוק.

נכון שגם אתה רוצה להעביר את עונש להעביר. אז מה אמרת אז? אני יכול להעביר גם את חוק המואזין לוועדה אחרת... אז עכשיו אני רוצה להעיר הערה, חבר הכנסת זוהר. ההבדל הוא מהסיטואציה הזו, שהיו ארבעה דיונים מאז בוועדת הכלכלה.

אתה טוען - - - הוא לא אומר את זה, הוא מקדם את זה. היו ארבעה דיונים.

כתוב פה: "כדי שתביא לסיום דיוניה במסגרת הצעת החוק לקריאה ראשונה" הסתיימו הדיונים?

צפויים להסתיים בעוד דיון אחד. הם לא צפויים, כי אני והוא לא מסכימים.

אני המציע, את שוכחת. אבל העיקר תקפתם אותו בלי הפסקה. בקשת יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי למיזוג הצעות החוק הבאות: בקשת יושבת-ראש הוועדה לקידום

135)

הצעת חוק העונשין (תיקון איסור פרסום).

הצעת חוק העונשין (תיקון חשיפה מרצון של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית). של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. הצעת חוק העונשין (תיקון זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו). של חברת הכנסת עליזה לביא. מי בעד הצעות המיזוג? מי נגדן? מי נמנע? הצבעה בעד,

אין בקשת יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי למיזוג הצעות החוק,

ההחלטה התקבלה. אני רוצה לשאול שאלה. אם תבוא לוועדה ממוזגת, ויעירו לך ההערות, מה תעשה עכשיו?

אני שואלת

ההערות של היועצת המשפטית,

אומרת לך דוגרי,

אני רוצה לשאול אותך,

דרך אגב, אני לא צריך להגיד את זה, אני הוכחתי את זה כבר.

ששיתוף פעולה אתי זה אף פעם לא דבר - - - אני הוכחתי את זה בלא מעט דברים. יעיד עלי מנהל הסיעה, יספר לך עודד פורר גם. לא משנה, עזוב. הפעם אתה מתנהג באופן דורסני.

מה שעשית לי עכשיו זה היה ביריוני. לא, מה שאת עשית לי זה היה ביריוני. לא, זה היה כתגובה. אתה מנצל משהו שיש לך שחבר כנסת אחר לא היה יכול לעשות את זה.

זה ניצול לרעה באמצעים שעומדים לרשותך שהם לא - - - אני רוצה לומר לכם כך, תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם, כדי שתבינו מאיפה זה נובע. אנחנו ישבנו עם כבל וסיכמנו. קודם כל, אחרי שהוצאתי את המכתב הזה,

אני מתחייב לך, החוק ייגמר, פרק זמן של שבועיים. עברו חמישה חודשים, וזה עוד לא נגמר. כל החוק לקריאה ראשונה, זה מה שסוכם.

אמר כבל, לאורך כל הדיונים, ולאורך כל הדרך אני מוכן לקרוא גם את הפרוטוקולים שלו, סיכמנו את תנאי החוק.

סיכמתי אתך מלא את החוק. חסימת קודים לכל הבגירים בזה זה נגמר. הדבר היחיד שהיה לגביו מחלוקת, זה איזו ועדה תקום כדי לקבוע מה זה פורנו, ומה זה לא פורנו.

תהיה איזושהי ועדה רצינית,

שתקבע מה חוסמים ומה לא,

אנחנו בחברה שצריכים את אנשי המדע, אנשי הרוח, אנשי התקשורת, אנשי המשפט, שהם יקבעו מה אנחנו חוסמים. האם תמונת עירום נחסום? האם תמונה של מעשה מיני נחסום? האם תמונה של ילד עירום נחסום?

שהוא הצטרך. גם אמרנו על ידי ועדה ממלכתית שהיא תקבע מה מסוכן לילדים ומה לא, כי אנחנו אמרנו שאנחנו ממוקדים רק לטובת הילדים. כבל, אמר לי,

בסופו של תהליך, הגענו להצבעה. התקדמנו כבר ארבעה דיונים בחוק.

ואמר, תשמעו, אני אומר לך שהופעל עליו הרבה לחץ. אני הייתי בטוויטר גם חלק מהשרשורים האלה. הופעל עליו לחץ מארגוני שמאל, אגב, של מרצ, לא של המחנה הציוני, אבל לא משנה. הוא הגיע לדיון ואמר,

הסיכום שדיברנו עליו צריך לשנות אותו, בוא נעשה את זה רק במוסדות החינוך, לא נעשה את זה על כל האינטרנט.

נראה איך אנחנו פונים להורים ומשכנעים לשים את התוכנה, ולא לשים את זה באופן יזום - בעצם שינה את כל הסיכומים שאני סיכמתי אתו על החקיקה יחד עם שולי. אחרי ארבעה דיונים שאנחנו באים ומשתתפים, ונמרחים, וכלום לא מתקדם, והחוק לא עובר, ואנחנו התחייבנו על תאריכים ומועדים. אמרתי לו, איתן, תודה רבה. אני לוקח את החוק,

אם אתה שואל אותי אם אני פועל בניגוד לתקנון, התשובה היא לא, אני פועל בהתאם לתקנון.

גם החמרתי כשראיתי שגם התרעתי בפניו, והוצאתי לו מכתב, וגם עשיתי דיון על זה,

באמת בהתאם לתקנון. לא, אבל שבועיים זה לא מספיק זמן. אבל עברו ארבעה חודשים, חמישה חודשים.

לא עברו שבועיים, אם עברו שבועיים, אני אגיד לך שאתה צודק. עשינו ארבעה דיונים. אבל מתוך זה יותר משלושה חודשים פגרה. אבל ידידי, עשינו ארבעה דיונים ואין חוק מאז.

מאז המכתב הזה, היו כבר ארבעה דיונים בוועדה,

אתה יודע, המחלוקות לא ייעלמו כי אתה היושב-ראש. המחלוקות לא ייעלמו.

אני רוצה להזכיר לכם, שבמדינתנו הדמוקרטית, זה לא אומר שאם העברתי אותו בקריאה ראשונה, ויצביע עליו בקריאה ראשונה, וחברי הוועדה יצביעו בעדו,

יש גם כנסת אחר כך, ויש עוד דיונים בין קריאה שנייה ושלישית. יש עוד תהליך שהכנסת צריכה לאשר - אני לא קובע. אז ברור לי שהתהליך הוא עוד ארוך, אבל אני רוצה כבר להאיץ אותו. הכנסת הזאת היא או-טו-טו נגרמת. אני רוצה שיהיה בשורה לעם ישראל. לילדים שבמדינת ישראל, לחברה הישראלית. אז אחר כך כשבאים ואומרים לי, אתה פועל בכוחניות, אז אני אומר לא. אני פועל במקצועיות, כי החוק הזה, אם אני לא אעביר אותו היום, הוא לא יהיה, כי אני לא יושב-ראש, לא מסכימים. ואני רוצה להזכיר לכולם שוב, אני המציע.

אם אני המציע, אז אין לי שום יכולת לקדם חוקים שלי?

שאני לא אקדם חוקים שלי כי אני יושב-ראש ועדת כנסת.

אתה צריך לא לפעול בניגוד עניינים כל כך מובהק. זה לא ניגוד עניינים. לנצל את הכוח שיש לך, ולייצר גם ועדה של טלאי על

אם היית אומר ועדת המדע, היה לי פחות ביקורת. אם היית בא ואומר, אני מעביר לוועדת המדע, הייתה לי פחות ביקורת, כי אתה לא משנה פה סדרי עולם. ברגע שהכנסת את ועדת הכנסת פנימה - - - אגיד לך משהו. אני רציתי להעביר לוועדת המדע, אתה יודע את זה? אני משתף אתכם. פניתי למקלב. אמרתי לו, קח את החוק.

אמר לי, הרב שלי לא מאשר לי.

שאלתי אותו למה חבר הכנסת מקלב? הוא אמר לי, כי אני חרדי. הוא אמר לי, אם אני אנסה לחוקק את החוק הזה, יהפכו את החוק הזה לחוק שהוא עניין דתי, ולא עניין ציבורי לילדים של מדינת ישראל. ואני לא רוצה לנגוע בחוק כזה, כי חוק כזה, בסופו של דבר, יגידו שזה חוק שנועד לעשות כפייה דתית, להחזיר את מדינת ישראל אחורה, וכל הקונוטציות,

הם עושים את זה כבר עליי, שאני לא חושב כיפה.

אני מתה עד עכשיו לדעת מי מהארגונים שאתה טוען - - - כבל יספר לך.

אני לא קיבלתי אף פנייה. וגם אם הייתי מקבלת פנייה, הייתי דוחה אותה על הסף כמו את חברות האינטרנט.

זו הסיבה שהוא לא לקח את זה, הוא לא רצה את זה.

אז אני אגיד לך, גם מה שאמרת על מקלב. אתם יוצרים פה עניינים כאילו הוועדות זה עניין אישי.

מקלב מציג פה בעיה אישית שלא קשורה בכלל לסדרי עבודת הכנסת. אז מה אני אעשה? אני אוותר על החוק? אני אוותר על ילדי ישראל?

לא היינו צריכים לבוא בדברים עם כבל. דיברתי אתו,

ניסיתי. את יודעת כמה שיחות היו לי עם כבל? אני לא רוצה להגזים, אם לא עשרות שיחות.

וגם אתה יודע משהו, אנחנו מדברים מספיק כדי לשתף אותי בבעיה, והייתי מדברת אתו גם. אבל את יודעת מי דיבר אתו. מיקי, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. אבל על כבל אתה לא יכול להגיד שלוחצים עליו גורמים מסוימים. אתה יודע שהוא לא לחיץ.

אתה יודע איזה לחצים הוא עובר? אתה יודע איזה לחצים אנחנו עוברים בחוקי תקשורת על תשתיות? אתה יודע מה מעבירים אותנו? אני מתייחס פה למשהו שבעיניי הוא אולי החשוב ביותר לחברה הישראלית כרגע. הוא לא החשוב ביותר, אבל הוא אחד החשובים ה-חשובים. אני חושב שהחברה הישראלית, בשנים האחרונות הוכיחה, לא רק הישראלית,

התדרדרות מתמשכת בהטרדות מיניות, בהחפצת נשים, וזה דבר שיכול לעצור את זה. גם את החפצת נשים, גם הטרדות מיניות, גם את כל הפעולות האלה, זה יכול לעצור את זה, יכול לצמצם את זה משמעותית.

הלוואי ואני אשמע אותך מדבר על החפצת נשים והטרדות מיניות ועל רצח נשים.

אני כל הזמן מדבר על זה. הפורנו עושה את הפעולה הפוכה הוא גורם לאנשים לחשוב, לילדים שמתעצבים שזה בסדר להטריד אשה, וזה בסדר להחפיץ אותה.

בגלל שהם רואים בסרט את כל התועבה הזאת. אתה - - - למקהלה. אז למה אתם מתנגדים? לא התנגדו לזה, התנגדנו למניפולציה על - - - אז אל תתנגדו. לא עשיתי מניפולציה, הנה, יש לכם את המכתב אפילו. לא, כי אני זוכרת. מיקי, אני הייתי מעורבת אז בדין ודברים. סליחה, אני הייתי בדיון דברים הזה. אני זוכרת אז, והוא עשה מאז ארבעה דיונים. ואם אתה היית אומר לי שלא מצליחים להתקדם, אני הייתי מנסה לעזור לך גם, כי גם בעיניי החוק חשוב. גם לא פנית אליי כמרכז האופוזיציה. נא לעצור את הישיבה. אנחנו נחדש את הישיבה ב-10:55. (הישיבה נפסקה בשעה 10:50 ונתחדשה בשעה 10:55.) דיון ברביזיה של יואל חסון. יואל, בבקשה, נימוק קצר לרביזיה. אתה ניסית להפוך את זה בדיון הזה לדיון מהותי, ולא היה כאן ויכוח מהותי כי אנחנו לא דנים בחוק. אנחנו דנים בסדרי עבודת הכנסת, ובסדרי עבודת הכנסת, צריך לשים לב לכמה דברים. לדעתי, הזמן שנתת, ההקצבה - - - עברו חמישה חודשים. כן, אבל הזמן לא היה סביר במקור. שנית, אני חושב שהיית צריך להידבר עם האופוזיציה ואתי לפני הדיון בוועדה. בנוסף, צריך לשים לב שיש כאן בעיה, לאקונה, שבא מישהו יושב ראש-הוועדה, בא ומשתמש בכוח ובסמכות שלו כדי לקדם חוק שלו - יש כאן בעיה - שאתה מקים כאן ועדה, שהיא גם לא קשורה - ועדת כנסת עם ועדת מדע.

הסברתי לך את זה קודם, יואל. אני אומר,

במצב הנוכחי, להכניס את ועדת הכנסת לתוך הסיפור הזה, אין קשר בין הדברים. בינתיים מגיעים רק מהקואליציה. אין קשר בין ההתייחסויות. אין קשר בין הדברים. מה קשורה ועדת הכנסת?

רגע, עוד לא סיימתי. לכן אני אומר, צריך להגיע למצב שבו אם אתה והוועדה צריכה לשאול את השאלה, האם יש לה את הידע המקצועי לבוא ולדון בנושא הזה.

רביזיה מס' 1 - לעניין העברת הצעת חוק התקשורת

מי נגד הרביזיה?

רביזיה מס' 2 לעניין המיזוג של בקשת יושב ראש ועדת הפנים מטעם ועדת הפנים. יש לי שאלה.

לפי השעון הסלולרי, השעה כבר 11:00. לא, זו השעה

- - - יש עוד 2 דקות. לא, יואל מזיז את זה שתי דקות קדימה כדי לא לאחר. יואל, יש לך חצי דקה לנמק, לא יותר. תתחיל. אני עושה הצבעה ב-10 שניות לשעה 11:00. אני רוצה התייעצות סיעתית,

יש רק הצבעה - - - אני יכול לבקש מהיושב-ראש. טוב, תבקשו אישור מהיושב-ראש. אין נימוק אחרי התייעצות סיעתית. תקשיבו רגע מה אומר היועץ המשפטי. אנחנו לא חוזרים לנימוק אחר כך, רק הצבעה. בקשו מהיושב-ראש אישור להצביע בשעה 11:03 על הרביזיה, רק הצבעה. החוק עבר לוועדת המדע, ועדה משותפת המדע והכנסת.

נא לנעול את הישיבה,

אני מושך את הרביזיה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.